מסמכים שהונחו

4 נאומים בני דקה 4 סעיד

חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה, חברת הכנסת קרן ברק, איננה.

בבקשה.

כבוד היושב-ראש, המקרה הטרגי של איציק סעידיאן, שעדיין נאבק על חייו, העלה על סדר-היום הציבורי את מצבם של החיילים הלומי הקרב, אנשים שיצאו בבריאות הגוף מזירת הקרב, אבל הנפש נפגעה פגיעה אנושה. הנחתי על שולחנה של הכנסת הצעת חוק בנושא כואב, שנדרשתי אליו עוד בשנותיי כחבר מועצת העיר פתח תקווה, רעש הזיקוקים.

אבא לבן שנפשו נפגעה בקרב, הגיע היום ללשכתי ותיאר בפניי עד כמה ההתמודדות מול פיצוצי הזיקוקים עולה להם במחיר נפשי. לאדם זר שלא מכיר את ההתמודדות הנפשית של הלומי הקרב זה נראה דבר פעוט: כמה דקות קצת רעש והשקט חוזר, אבל מי שמבין את גודל ההתמודדות, את העיתוי הקשה שבו נתונים פצועי הנפש, אני מזכיר, מדובר לרוב על מוצאי יום הזיכרון, שבו הכאב הנפשי עולה עוד יותר, לא יכול להחריש. הצעת החוק שהגשתי, אדוני היושב-ראש, לא נועדה לפגוע בחגיגות יום העצמאות. היא כן נועדה לעודד רשויות מקומיות להשתמש בזיקוקים שקטים. ברשויות מסוימות המודל הזה כבר עובד, ותפקידנו לעודד זאת במקומות נוספים, כדי שהשמחה לא תפגע באנשים שלהם אנחנו חייבים הכרת הטוב גדולה.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

איננו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, איננו, חבר הכנסת עודד פורר, איננו. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, השבוע ביום ה' הקרוב יעלו המוני ורבבות עמך בית ישראל למירון,

לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו אמן. רציתי לעורר את העולים הנכבדים ולהתריע על חלוקת חוברות תורניות שלאחר מכן הן מתגוללות בביזיון רב במירון. לבאים למירון מחולקים כבר בתחנות האוטובוסים כתבי קודש, עלונים, שירונים עם פיוטי בר יוחאי. לאחר מכן אותם דפי קודש מפוזרים על הרצפה, ולצערנו גם דורכים עליהם ללא משים. לכן יצאו גדולי הרבנים בקריאה להימנע מחלוקת חומרים תורניים, בפרט חומרים המכילים בתוכם את שמות הקודש. לחגיגה זו שותפים גם קופות חולים, ספקי תקשורת, שמעברו של דף הפרסום שלהם ישנם גם תכנים רוחניים המתגוללים ברצפה.

כבדו את ערך כתיבת התורה ומנעו את ביזיון הקודש הנורא. נסיעה טובה לכולם. ראוי הוא רבי שמעון שזכינו מה שלא זכינו בשנה הקודמת, לפקוד השנה את ציונו. וכאן המקום להודות לכל הפועלים והמסייעים בעניין, ובראשם לשר הפנים, הפריפריה והגליל הרב אריה דרעי, לשר הדתות הרב יעקב אביטן ולכל הארגונים היקרים שפעלו ופועלים להצלחת העלייה לרשב"י.

תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, איננו. חבר הכנסת מוסי רז, איננו.

אה, סליחה, לא היית פה לפני 30 שניות. רציתי להפתיע אותך. הצלחת, הצלחת, הצלחת. גם הגחת מהכיוון ההפוך, בכלל פעולת הסחה מושלמת.

חבל שזה לא כך באיזו הצבעה חשובה. אתה יודע, עוד תהיינה הזדמנויות.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני יומיים ציינו 106 שנה לשואה הארמנית. יותר ממיליון בני העם הארמני, נשים, גברים, זקנים, טף, נרצחו בידי העות'מאנים. ולפני יומיים גם, בצעד יוצא דופן, פורץ דרך, הודיע נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שארצות הברית של אמריקה מכירה בשואת העם הארמני. הגיע הזמן שנעשה זאת, אדוני היושב-ראש, גם כאן, בבית הזה, בהחלטה רשמית, בחוק של הכנסת. הגיע הזמן שהממשלה תעשה את זה, הגיע הזמן שהנשיא יעשה את זה, כי אנחנו, כצאצאיו של העם

את הטבח הכי נורא בהיסטוריה, צריכים להזדהות עם הקורבנות, בטח לאחר שנה שבה צאצאי הקורבנות בארמניה עברו מלחמה מאוד מאוד קשה עם אויבים שאנחנו חימשנו אותם. וגם כאן, כדאי שנפסיק לחמש את האנשים האלה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חברת הכנסת קטי שטרית, איננה, חבר הכנסת ינון אזולאי,

חברת הכנסת מאי גולן, איננה,

איננו, חברת הכנסת יעל רון בן משה איננה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. ראשית, תודה לחבר הכנסת מוסי רז, שמזכיר לנו את החובה החשובה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי לתת הכרה רשמית ברצח העם הארמני. במשך כמה שנים לא מעט מיושבי הבית הזה נשאו את עיניהם למתרחש בוושינגטון שלא לטובה, ועכשיו אנחנו יכולים להפוך את פני הדברים ולצעוד בעקבות מנהיג העולם החופשי. אני מבקש בזמן הקצר הזה לברך את אזרחי ואזרחיות ישראל בני העדה הדרוזית, שמציינים את היום השני של חופשת החג, חג נבי שועייב, שעל פי המסורת שלהם הוא לא אחר מאשר יתרו חותן משה. הייתה לי הזכות לדבר היום גם עם המנהיג הדתי של העדה הדרוזית, השייח' טריף, וגם עם פעילים ופעילות, מנהיגים ומנהיגות בקהילה החשובה הזאת, שמשחקת תפקיד מרכזי מאוד בפסיפס הישראלי מיום הקמת המדינה. אני בטוח שיש לא מעט חברים וחברות מכל קצות הבית הזה ששלחו ברכות לרגל החג לפעילים ולפעילות מפלגתיים וגם לאנשי ציבור דרוזים, אבל האמת צריכה להיאמר: הבית הזה אינו נוהג מנהג הגון בקהילה החשובה הזאת. התפקיד המרכזי שלנו, לחוקק חוקים שיסגרו את הפערים בין חברת הרוב היהודית לבין המיעוטים כולם והקהילה הדרוזית בפרט, החובה הזאת עדיין ממתינה למימוש. וגם ביום הזה, לצד הברכות לעדה הדרוזית, צריך להזכיר את המחאה הצודקת של מנהיגים ומנהיגות מן העדה ובני העדה כולה על כך שבשעה שהכנסת חוקקה את חוק-יסוד: מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, היא סירבה לעגן בצורה ברורה וחקוקה את עקרון השוויון בתוך חקיקת היסוד של מדינת ישראל. העובדה הזאת עומדת לרועץ לכנסת שחוקקה את חוק הלאום, עומדת לרועץ לנו. המתנה המרכזית, וזו לא מתנה, זו זכות, שאנחנו צריכים לממש מול הציבור הדרוזי ומול קהילות נוספות בחברה הישראלית, הציבור הערבי המוסלמי והציבור הערבי הנוצרי, זה לחוקק את עקרון השוויון בפני החוק בתוך חקיקת היסוד של מדינת ישראל, ואני מקווה שאת המעוות הזה אנחנו נתקן במהירות. אז חג שמח לבני ובנות העדה הדרוזית.

אני רק מבקש לנסות להתכנס למסגרת הזמן של דקה. חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת איתן גינזבורג, איננו. חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, בבקשה. לפני ארבעה חודשים הנשיא האמריקאי דאז דונלד טראמפ, בעידוד שלו,

כנופיות של פשיסטים לעלות על הקפיטול ולנסות להפיל את המשטר הדמוקרטי האמריקני.

בעידוד של בנימין נתניהו, נכנסו פשיסטים לפרלמנט הישראלי, בן גביר וסמוטריץ', והם מעודדים שיח של גזענות, של טרנספר, של כהניזם. בעידוד שלהם, כנופיות של פשיסטים נכנסות לשכונות של האזרחים הערבים, לשכונות במזרח ירושלים, ומטילות טרור, הם נכנסים לשכונות של ערבים ביפו, הם מעודדים פעולות של תג מחיר.

אני קוראת לכם, חבריי למשכן, לא להפיל את הדמוקרטיה הישראלית. אני קוראת לכם להציל את הדמוקרטיה הישראלית. זה בידיים שלכם. זה בידיים שלנו. ואני שוב שואלת: איפה אתה, אמיר אוחנה? תודה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. לפני שהיטלר פלש לפולין ב-1939 הוא כינס את ישיבת המטה הכללי הגרמני, זה אחר כך עלה במשפטי נירנברג, ראו את הציטוטים מאז, וכשמישהו שם הביע חשש מתגובה בין-לאומית, אז היטלר נזף בו ואמר: מי בכלל זוכר את השמדת הארמנים? ללמדך. ואז כמובן באה ההתנפלות על פולין ועל היהודים והשואה מצד היטלר, שלקח את ההתעלמות משואת הארמנים, מרצח העם הנוראי הזה כאיזושהי, לא הצדקה, אבל מה שנקרא אור ירוק להתנפל על היהודים. לנו, כמדינה שקמה על חורבות השואה, יש מחויבות מוסרית מהמדרגה הראשונה להכיר בזוועות של עם אחר, שאגב, דומה לעם שלנו בהרבה מאוד מובנים. קודם כול, יש אזרחים ישראלים ארמנים, יש רובע ארמני בעיר העתיקה בירושלים, העם הארמני שמר על קשרים עם העם היהודי כל כך הרבה שנים, ויש לנו מחויבות כאן לעשות את זה. הנימוק לאורך כל השנים של הסתבכות עם טורקיה, או עכשיו עם אזרבייג'ן, הוא נימוק מעליב, הוא נימוק דוחה. אין לו מקום. מדינות רבות, ובראשן עכשיו הנשיא ביידן, הכירו בצורה ברורה, מפורשת, ברצח העם הארמני. הגיע הזמן שמדינת ישראל תעשה את זה. ואני מבטיח שלא תיפול שערה אחת מהיחסים עם טורקיה. וגם אם תיפול,

לא תמיד הם כאלה יחסים נהדרים, זה שווה, בוודאי שזה שווה. זה כמובן לא יכול למנוע את ההכרה שלנו בסבל הנורא הזה ובמה שקרה ברצח העם הארמני ב-1915, בתקופת מלחמת העולם הראשונה. הגיע הזמן, ובטח אחרי מה שקרה במלחמה האחרונה, כמו שהזכירו כאן אחרים.

חברת הכנסת נירה שפק, נדמה לי בפעם הראשונה, נכון? אז בשעה טובה. בבקשה. למרות שמתבקש שאני אדבר, כחברת קיבוץ כפר עזה, על מה שקורה בזמן האחרון, בחרתי לדבר היום על מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. מרכזי הסיוע פועלים בכל הארץ, כל שעה, כל דקה, 24/7. הם פועלים כשיש תקציב וגם כשאין תקציב. לנפגעים ולנפגעות אין פריבילגיה לדחות טיפול או לא לקבל אותו, את זה מבינים טוב מאוד במרכזי הסיוע. הם מלווים את הקורבנות,

מרגע הפגיעה: בתי חולים, מפגש עם המשטרה, פרקליטות, בתי משפט, מיצוי זכויות מול משרדי ממשלה, ליווי נפשי, שרידות יומית, תפקוד במקום העבודה ועוד. תקופת הקורונה החמירה את המצב. יש עלייה דרמטית במספר הפונים למרכזי הסיוע. הכול מתקיים היום עם אפס תקציב ממשלתי לגופים האלה. במדינה מתוקנת אסור שזה יקרה. הם נאלצים לרדוף אחרי כל שקל, להקים מיזמי תרבות, נדבות,

כדי לעשות את מה שהמדינה צריכה לעשות, לטפל באזרחים שנפגעו. כמו בטיפול בנכים, גם פה לא צריך לחכות למקרה קיצון כדי להקים ועדה או לשנות גישה, פשוט צריך להחליט ולתקצב. החולצה והמכנסיים שאני לובשת היום נקנו ביום חמישי ויממנו טיפול בנפגע או נפגעת. זה מצב שלא יכול להימשך.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפתוח בסדרת נאומים בני דקה על הנדסת התודעה במדינת ישראל.

כשאני אומר "הנדסת תודעה" אני מתכוון לעיוות התודעה. אני רוצה לספר לאזרחי ישראל כיצד יש מי שמנסה לעוות את תודעתם ולעצבה בהתאם לערכים פרוגרסיביים שרחוקים מאוד מערכי העם היהודי, והיום אתן דוגמה לעיוות תודעתם של ילדי ישראל במשרד החינוך של המדינה היהודית. זה כמה שנים משרד החינוך, הסתדרות המורים וגם מט"ח, המרכז הטכנולוגי-חינוכי, שכותב ספרי לימוד וחומרים רבים נוספים, ממליצים לכיתות הנמוכות בבתי הספר היסודיים על הספר "כל אחד והמשפחה שלו". זהו ספר המעצב מחדש את מושגי המשפחה, מכשיר נישואי תערובת והתבוללות ומעורר אמפתיה כלפי תופעת המסתננים שכבשו את דרום תל אביב. משרד החינוך ממליץ על הספר, ואני ממליץ להורים לזרוק את הספר הזה לפח. הנדסת התודעה ועיוות התודעה של ילדי ישראל חייבים להיפסק. אתה לא תקבע לנו מה ללמד את הילדים שלנו. תתעסק בבתי הספר שלך,

הוא יאמר לנו מה, חבר הכנסת אלי אבידר. אין לי חשק אחרי מה שהוא אמר. או-אה,

חבר הכנסת מעוז השיג הישג שהוא אפילו, לא יודע אם הוא יודע להעריך את עוצמתו. יבגני סובה (ישראל ביתנו): רגע,

לא, לא, זה בסדר. אתה באמת עוד מעט, אבל עוד רגע. חבר הכנסת שלמה קרעי.

לא, לא, אני דיברתי על חבר הכנסת אבידר. חבר הכנסת שלמה קרעי, איננו. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בשבוע שעבר היה אירוע קשה ביפו, וקמה פה מקהלה של חברי כנסת, אחד אחרי השני, שלא בדקו, לא ידעו את הפרטים, והתחילו להסית נגד הערבים ביפו והערבים בירושלים בטענות של אנטישמיות. היה משפט, ובמשפט התברר כי לכל מה שנטען פה לא היה שום קשר למציאות, כמו שאני עמדתי פה על הבמה ודיברתי באותו יום, שזה לא עניין של אנטישמיות, ושאף אחד לא תוקף יהודי באשר הוא יהודי, ולא בגלל שהוא רב. אני לא מצדיק בכלל את האלימות, אני מתנגד לאלימות, אבל קמו אנשים קטנים וגזענים, חבר הכנסת בן גביר, אדוני, כניסתך למליאה נרשמה. תן לחבר הכנסת אבו שחאדה לומר את דברו. קמו והתחיל להסית, קמו עשרות חברי כנסת, הסיתו נגד החברה הערבית ביפו. אני חושב, לאחר שהתברר בבית המשפט שהם אמרו דברים לא נכונים, שאין להם קשר למציאות, אני לא רוצה להגיד מילים יותר קשות, שיקומו ויתנצלו בפני האוכלוסייה הערבית ביפו,

חבר הכנסת חמד עמאר, איננו. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אם אנחנו כבר בשיעור היסטוריה, ושמעתי פה הרבה דברים, אז אני רוצה לתת גם לכם שיעור קטן. ב-26 באפריל 1986, בעיר צ'רנוביל, ליד קייב, בירת אוקראינה היום, קרה אסון גרעיני כבד שנכנס להיסטוריה כאחד האסונות הכבדים ביותר: התפוצץ כור גרעיני בשעה 01:23. אני הייתי אז בן חמש וחצי. שלטונות ברית המועצות הסתירו את המידע בהתחלה. כעבור כמה ימים פונו למעלה ממיליון אנשים מהמקום, והקרינה הגרעינית הגיעה עד לשבדיה. מאות אלפי אנשים נשלחו לנטרל את האסון הכבד הזה, ובגלל גבורתם כנראה כדור הארץ חי היום. אני לא מדמיין מה היה קורה לו היה האסון הזה נמשך והכור לא היה נסתם. עם העלייה מברית המועצות מתחילת שנות התשעים הגיעו לארץ הרבה אנשים שהשתתפו בנטרול האסון הזה, וב-2001, הודות לישראל ביתנו וחבר הכנסת יולי שטרן המנוח, הם קיבלו סיוע בכך שהכנסת העבירה חוק שנקרא חוק הסיוע למנטרלי אסון צ'רנוביל. לצערי, כפי שאני יודע היום וכפי שאני שומע מאותם אנשים, החוק הזה לא מיושם במלואו. למשל, מלבד הסיוע הכספי שמקבלים אותם אנשים, הם לא מקבלים את הזכויות שלהם באשר לביטוח רפואי וביטוח חיים, ויש כאלה למעלה מ-1,400 אנשים במדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני קורא לכם להכיר את הדבר הזה,

ואפילו להצטרף אולי לחוקים בכנסת שכרגע התחילה לעבוד על מנת שנוכל לעזור להם, כי האנשים האלה זקוקים לטיפול, לסיוע, בלי קשר לקואליציה אופוזיציה, בלי קשר לימין שמאל, כי אנחנו, כי האנושות, חייבים לאנשים האלה.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אחרי שבוע עם 13 הרוגים, השבוע היו לנו תשעה הרוגים בדרכים. לצערי, זה כנראה לא מספיק, ולכן זה לא פתח את הכותרות. אני אמשיך להקריא, כמו בכל שבוע, את פרטי תאונות הדרכים:

19 באפריל, נפטר הולך רגל, צעיר בן 17, לאחר שרכב פרטי פגע בו ביישוב דבורה. ביום שלישי, 20 באפריל, נפטר רוכב אופניים חשמליים, גבר בן 78, לאחר שרכב פרטי פגע בו בכביש 20. ביום רביעי, 21 באפריל, נפטר גבר בן 88 לאחר שהתהפך עם קלנועית ברחוב הירדן. עוד באותו היום נהרגו שני גברים, בני 38 ו-28, לאחר שרכבם הפרטי התנגש במשאית בכביש 90 סמוך לקיבוץ צופר. ביום חמישי, 22 באפריל, נפטר הולך רגל, גבר בן 55, לאחר שרכב מסחרי פגע בו בכביש 443, סמוך למחסום מכבים. עוד באותו היום נהרג רוכב אופנוע, גבר בן 21, לאחר שאיבד שליטה בכביש 8533 סמוך לישוב ירכא. עוד באותו הלילה, 23 באפריל, נהרג צעיר בן 19 לאחר שרכבו איבד שליטה בשדרות שמואל מאיר בירושלים, ולפנות בוקר, 26 באפריל, נהרג רוכב אופנוע, צעיר בן 20, לאחר שרכב פרטי התנגש בו במפגש הרחובות רוקח-נמיר בתל אביב. 103 הרוגים מתחילת השנה.

חבר הכנסת יועז הנדל,

חבר הכנסת יוסף טייב, איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חברת הכנסת אמילי מואטי, איננה, חבר הכנסת מאיר גולן, אף הוא איננו. אם כן, חברות וחברי הכנסת, תם פרק נאומים בני דקה. מאחר שהוועדה המסדרת טרם השלימה את עבודתה, לא ניתן להביא עדיין הצעת החלטה בפנינו. אנחנו נעבור, אם כן, לחלק המרגש של היום. אני מזמין בברכה ובכבוד את חבר הכנסת איתמר בן גביר לשאת את נאום הבכורה,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברשות רעייתי היקרה איילה, בת הברית שלי, שמתקיים בך הפסוק "כה אמר ה', זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", כל מה ששלי, שלך הוא, ברשות מורי חמי ומורתי חמותי, ציון ואסתר נמרודי, אנשי ירושלים, אוהבי תורה ותלמידי חכמים, מודי ה' בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, ברשות אחי הבכור שי, הנאמן, האהוב, המסור, שכל-כולו הקרבה, לב, וברשות שניים מיוחדים שאינם איתנו היום, אבל אין לי ספק שהם יושבים בשמיים ומשקיפים עליי בשמחה רבה: אבא צדוק, שנולד בעיראק, אבא שבגיל שלוש ראה מול עיניים את הפרעות בעיר העתיקה, את הפוגרומים ביהודים רק בגלל שהם יהודים, וניצל כאשר הוא ומשפחתו הסתתרו במרתף, אבא שעזב את הלימודים בגיל צעיר והלך לפרנס את משפחתו, לעבוד בשוק מחנה יהודה, אבא שהיה מבוני ירושלים, ולמרות כל אלה התעקש ללמוד, לדעת ספר, אבא שלחם במלחמות ישראל ובנה לנו בית בעשר אצבעותיו כדי שיהיה לנו כל מה שהיה חסר לו בילדות, ואימא שושנה, משכונת הכורדים, אימא שלימים נודע לי שבגיל 14 נעצרה על ידי הבריטים כאשר החביאה כרוזים של האצ"ל, אימא שפעלה להקמת מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, אימא ששרתה בצבא והייתה קצינה, אימא שבכל ערב חיכתה לי עם סירים, בישולים, אבל במקביל שלחה אותי ללמוד מוזיקה והשכלה, והעיקר, הנחילה לי את מידת האמת, את האהבה הכל-כך גדולה לעם ישראל וארץ ישראל. נער הייתי, בן 14, עטוף אהבה, והימים ימי האינתיפאדה הראשונה, עוד יהודי שנרצח ועוד יהודי שנרצח. בימים ההם אין הנהגה בישראל. זוכר אני שלא לא יכולתי להשלים, לא יכולתי לקבל שהציבור שותק ועולם כמנהגו נוהג, יהודים נרצחים, ואין פוצה פה ומצפצף. אני שואל את אבא ואימא: עד מתי? אבל השאלה לא נותרה באוויר. עד מהרה הצטרפתי לנוער מולדת, זכיתי להכיר את רחבעם זאבי, הלוא הוא גנדי, השם ייקום דמו. לאחר מכן הצטרפתי לתנועת "כך" של הרב כהנא, כן, הרב כהנא, שעשו לו רצח אופי, הרב כהנא, שהברנז'ה כל כך אוהבת לשנוא,

שעלה מארצות הברית לאחר שפעל נגד האנטישמיות ומסר נפש למען יהודי ברית המועצות, ועשה כל זאת באהבת ישראל גדולה. אהבת ישראל הובילה אותי לא אחת להפגנות,

התנכלויות, כתב אישום בגין צעקות על אחמד טיבי, כתב אישום בגין הקמת מאחז, ואפילו כתב אישום בגין זה שהנאשם, כלומר אני, אמר לשוטר: אתה, אל תתערב, ובכך הפריע הנאשם לשוטר במילוי תפקידו.

יותר מ-53 כתבי אישום מופרכים, הזויים, הגישו נגדי, בעיקר זוג פרקליטים העונים לשם שי ניצן וטליה ששון.

ב-46 פעמים שמעתי את המילה "זכאי" יותר מ-85%. במדינה אחרת אותם פרקליטים היו הולכים הביתה, אבל בישראל, רק בישראל, הצמד הזה הפך להיות הצמד שמנהל את המדינה.

לא רק שהם ניהלו את המדינה, אלא גם עשו זאת בחוסר הוגנות, בחוסר יושר. אלה שרוממות זכויות האזרח בגרונם, כביכול, הם אלה שגירשו אותי ואת רעייתי איילה, שכזוג צעיר עברנו להתגורר בגוש קטיף כדי למנוע את הגירוש. אלה שמדברים, אדוני היושב-ראש, על זכות ההפגנה בבלפור ועל כך שחופש הביטוי הוא ציפור נפשה של הדמוקרטיה הם אלה שהשתיקו ציבור שלם, נתנו יד לסילוק גזעני של עשרת אלפים יהודים מהבית רק בגלל שהם יהודים, ואם לא די בכך, זרקו ילדות בנות 14 למעצר

רק כי חסמו כביש. פסטיבל צביעות שלא ייאמן. אבל דבר אחד טוב יצא מכל הרדיפה המשפטית: העובדה שהבנתי את הכוח שצובר בתוכו עולם המשפט. לכן הלכתי ללמוד משפטים. הלימוד עצמו לא היה קשה, כמה אפשר ללמד מי שהופיע בבג"ץ יותר מהמרצים שלו, אבל השער לעולם המשפט לא היה פשוט: כל מיני אבירי זכויות האזרח מטעם עצמם ביקשו לחסום דווקא את דרכי שלי, לנסות למנוע ממני להיות עורך דין, ועשו זאת תוך אפליה פסולה. אלא שהיה זה חבר הכנסת דודו רותם, זיכרונו לברכה, מישראל ביתנו, שהבהיר לאנשי לשכת עורכי הדין שאם לא יתייחסו אליי בהוגנות, אין להם מה לחפש בוועדה שלו,

כתוב בדברי ההיסטוריה: עשר שנים זכיתי להיות עורך דין, לייצג חיילי צה"ל רבים שנרדפו רק כי הגיבו, לייצג נערים מתוקים ויקרים שעינו אותם רק כי הם נחשבים לנערי גבעות, בסופו של דבר בתי המשפט זיכו אותם, לייצג ציבור שלם של מתיישבים חרדים מהקהילה האתיופית, רבים רבים ממה שמוגדר "ישראל השנייה", כאלה שהמערכת לא אוהבת אותם ופוגעת בזכויות שלהם שוב ושוב ושוב. בעולם המשפט אתה עוזר לבודדים, ואילו כאן בכנסת השליחות היא לעזור לעם ישראל, שח לי דודו רותם, זיכרונו לברכה, באחת הפעמים שנפגשנו.

זכיתי להיות כאן ב-2009 כעוזר פרלמנטרי של מנהיג שהוא בית ספר מהלך באהבת ישראל, בצניעות, בענווה, בשליחות ציבורית, אני מדבר כמובן על חברי ד"ר מיכאל בן ארי, שבית המשפט העליון עשה לו, כמו לברוך מרזל ולבנצי גופשטיין, עוול גדול.

ציונים אוהבי ישראל, שילדיהם משרתים בצבא בקרבי, הם נפסלו מלרוץ לכנסת, ואילו להבדיל אלפי הבדלות איימן עודה ואחמד טיבי, שמדברים נגד המדינה, נגד הצבא, נגד האומה, כשרים לבוא בקהל. עולם הפוך ראינו. אבל העולם ההפוך שאנחנו רואים לא מסתכם בתומכי הטרור והשהידים שנמצאים כאן בכנסת. הזמן קצר והנסיבות רבות. הגעתי לכנסת בין היתר כדי לפעול, בעזרת השם יתברך, למען הזהות היהודית של המדינה, שמנסים לפגוע בה שוב ושוב. פסיקת בג"ץ על הגיור הרפורמי קורעת ומשסעת את החברה הישראלית. כפי שהזהיר הרבי מלובביץ' חזור והזהר, הגזרה האיומה שמבקשים לגזור על היהודים בארץ ישראל ובתפוצות קורעת את כולנו. הגיור הרפורמי ייצור כאן מחנות-מחנות, ייצור פילוג ושסע ורשימות יוחסין. מי שייפגע יהיו דווקא מי שאינם שייכים לציבור שומרי התורה והמצוות. רק מי שמבקש לפלג את העם יכול לתמוך בדבר כזה. הגעתי לכנסת לפעול למען חינוך ילדי ישראל, שברוך השם חלקם, עדיין לא כולם, אלופים בחמש יחידות אנגלית וחמש יחידות מתמטיקה, אבל חייבים לזכור שצריך גם חמש יחידות בלהיות בני אדם. טוב שיש לנו דור חכם ונבון, אך לא פחות חשוב שהדור הזה יהיה דור עם ערכים, עקרונות, וכמאמר רבנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק במאמר הדור: "על כן בא מועד להתחיל בעבודת הקודש הזאת, ללמוד מה שיהיה על מנת ללמד את דורנו הצעיר, החפץ לפחות להיות חי וער, וחלק רשום ממנו חפץ גם כן להיות חושב ומרגיש מה שראוי לישראל ולאדם". אפעל לערוך רפורמה בעולם המשפט, שהרי כדברי רבן שמעון בן גמליאל, על שלושה דברים העולם עומד: על הדין,

על השלום, שנאמר: אמת משפט שלום שפטו בשעריכם. כדי ליצור אמת במשפט חייבים לשנות את שיטת מינוי השופטים, חייבים לפצל את הכוח הכל-כך גדול שיש ליועץ המשפטי לממשלה, חייבת לעבור כאן פסקת התגברות. אפעל בעזרת השם כדי לשלוח את המסתננים לביתם. אי-אפשר להמשיך עם הצביעות הזאת, הדו-פרצופיות הזאת. אדוני היושב-ראש, כולנו מכירים את אלה המתחסדים, שלא אכפת להם שעל חשבון הזקנה בשכונת התקווה ישבו להם עשרות מסתננים. אלא שכאשר לקחנו אותם, אני וחברי ד"ר בן ארי, לבריכת גורדון, הבריכה של ה-high society בתל אביב, פתאום כולם יצאו מהמים כי לא מתאים להם לשחות עם מסתננים. גזענים. אפעל בעזרת השם למען תושבי הדרום שהופקרו, רבבות נשים,

ילדים וטף, שעברו בסוף השבוע האחרון שוב שעות לא פשוטות כאשר ארגון טרור רצחני מטווח את ערינו בטילים. ממשלת ישראל לא נותנת את ההוראה החד-משמעית להגיב, לא תגובה רופסת, לא ירי לעבר דיונות ריקות, אלא ירי לעבר מחבלים חיים והחזרת הסיכולים הממוקדים.

דברים קשים ונוקבים, לצערי כולנו יודעים את האמת: אם הטילים היו מופנים לעבר תל אביב, הייתה תגובה אחרת לחלוטין, מדינת ישראל הייתה מגיבה באופן מיידי. על מקבלי ההחלטות לזכור ולהפנים: דין אלברט משדרות כדין מתן מרמת אביב. לאותם תושבי הדרום ממררים את החיים גם בפרוטקשן,

אך במקום לתת להם גב, מדינת ישראל נוטשת אותם. הגיע הזמן להפסיק זאת. אפעל בעזרת השם למען חיילי צה"ל המתוקים, שאני מקפיד להגיע אליהם בכל שבת ולפנק אותם באוכל, מבחינת קצת תודה להמון המון מסירות נפש שלהם. ייצגתי את החיילים האלה כאשר עמדו מול זורקי האבנים והגיבו, והמערכת, כמה מדהים, שפטה דווקא אותם. דרשתי לתת להם גב, חסינות, חופש פעולה מלא.

למען הציבור החרדי, רבבות רבבות של יהודים מסורי נפש, שפת ומלח אוכלים ומים במשורה שותים וישנים על הארץ בתנאים-לא-תנאים, הכול באוהלה של תורה, ולצערי, במקום לשבח,

הם סופגים לא אחת את נחת זרועה של המערכת, שמפלה אותם לרעה ומקפחת אותם ופוגעת בזכויותיהם. לתדהמתי, האוכלוסייה החרדית בארץ סופגת לעיתים גל של שטנה ושנאה על ידי גורמים מטעם שמבקשים ליצור חיץ וחותרים לכך שנהיה כאן שני עמים, הישראלים והיהודים. אלא שאחים אנחנו, עם אחד אנחנו, ואסור שנהיה מפולגים. אפעל למען המתיישבים הגיבורים הנאחזים בכל חבלי ארצנו, שנוסעים בכבישים מוכי טרור ומוסרים נפשם על יישוב ארץ ישראל. וכפי שמצטט תמיד רבנו הרב ליאור שליט"א: כמובן שהיחס לארץ ישראל הוא הנקודה העיקרית בדור זה, כפי שכותב הרב חרל"פ, ועל מצווה זו צריך להתחזק כעת, לחזור בתשובה וללמוד כולנו מאנשי הגבעות המסורים, אשר מיישבים את הארץ מתוך קדושה וטוהרה. מצוות יישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, וכל מי ששותף למאבק על יישוב ארץ ישראל הוא גיבור. אפעל בעזרת השם למען אוכלוסיות שונות ורבות, ובהן ציבור הנכים,

ההורים הגרושים, החקלאים, שממשלת ממשלת ישראל מזניחה, לעיתים ברשלנות יתרה, ולא מבינה עד כמה הציבורים האלה הם הכוח

יצא לי לא פעם לייצג את האנשים שהעלילו עליהם תלונות שווא, שחרב עליהם עולמם, ואסור להשלים עם התנהלות כזאת של המערכת. יצא לי לא פעם להתארח ביישוב החקלאי דלתון ולהבין עד כמה החקלאות חשובה לישראל, עד כמה אנחנו מפקירים את החקלאים שלנו ולא מבינים שהם התגלמות הציונות בדור הזה. ואחרי כל אלה אפעל בעזרת השם שהריבונות תחזור לירושלים בכלל ולהר הבית בפרט, כדי שתמונות כמו שראינו אמש, של קבוצות בריונים שמכים שוטרים, שצועקים "חמאס, חמאס" ומודיעים לנו: אנחנו בעלי הבית על ירושלים, על הר הבית התמונות האלה לא יישמעו ולא ייראו, כי כפי שכתב המשורר האגדי אורי צבי גרינברג, מי ששולט בהר הבית שולט בארץ ישראל כולה, וכדי שיתקיים בנו מאמר השיר המיתולוגי של נעמי שמר: חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מגיע לכנסת אומנם כחלק מהציונות הדתית, שאני משתייך אליה בגאווה גדולה ועצומה, אך גם לא שוכח שאני מייצג את הציבור חובש כיפת השמיים. אני לא אוהב את השם "חילוני", אדוני. חילוני זה מלשון חול, ואין יהודי של חול, כולם קודש. אני לא שוכח שאני בא לכאן לייצג את הציבור החרדי ואת הציבור המסורתי, מייצג גם את אלה שלא יהודים אבל נאמנים למדינת ישראל ונלחמים איתנו כתף אל כתף. כמו שאני אומר לחבריי בני העדה הדרוזית, יש בינינו לא רק ברית דמים אלא גם ברית חיים. אשתדל, בעזרת השם, אדוני היושב-ראש, לייצג את עם ישראל כולו. בשבת האחרונה קראנו בהפטרה את דברי הנביא עמוס, ונדמה לי שהדברים שנכתבו שם משותפים לכולנו, לכל עם ישראל, והם בבחינת תקוותנו כולנו: "ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות

ונטעו כרמים ושתו את יינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם. ונטעתים על אדמתם, ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם,

אלהיך". עם ישראל חי. תודה רבה לחבר הכנסת איתמר בן גביר, והצלחה גדולה בשליחותך כאן בכנסת. לאחר הברכות האישיות, אני אזמין את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לברך את חבר הכנסת איתמר בן גביר. בבקשה, בכבוד. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת בן גביר,

אני באמת זוכה שהנאום הראשון שלי בכנסת הזאת הוא נאום הברכה לאיתמר. חשבתי תוך כדי הנאום המרגש שנתת שאני לא רוצה לקלקל השארת לנו טעם כל כך טוב בפה. עוד לפני ששמעתי אותך מדבר, אמרתי לעצמי: איזו נקודה צריך להעלות על נס

וחשבתי באמת על ההתמדה ועל המאבק שלך נגד כל הסיכויים. תיארת כאן עכשיו נכון את הניסיונות למנוע ממך להתמנות כעורך דין, ניסיונות שהיו בהם כל כך הרבה צביעות ומוסר כפול, את הניסיונות למנוע ממך להגיע לכאן, שגם בהם יש כל כך הרבה צביעות ומוסר כפול, ואמרת את זה. ואתה לאורך שנים שנים שנים לוחם, עקשן, נחוש, ונדמה לי שהעקשנות והנחישות נובעות מהאמונה הגדולה. כשאדם יודע שהוא עושה את הדבר הנכון ופועל לשם שמיים,

שטובת עם ישראל ומדינת ישראל לנגד עיניו, אז הוא מוכן להילחם ולהיאבק ולשלם מחירים. וכפי שאמרו לנו חז"ל: יגעת ומצאת, תאמין, יגעת ולא מצאת,

חז"ל אמרו לנו: אין דבר כזה שאדם התאמץ ולא הצליח. לא הצלחת, תתאמץ עוד, בסופו של דבר, לא יגעת ומצאת, גם אל תאמין, מה שבא בקלות, הולך בקלות, אבל זה חידוש גדול שיגעת ולא מצאת,

אתה מוכיח לנו שיגעת ומצאת,

עכשיו, תוך כדי הדברים שלך, נזכרתי במשנה שקראנו כולנו השבת. קראנו פרק שלישי של פרקי אבות, והמשנה האחרונה,

יש כמה משניות בפרק שעוסקות באותו נושא, אבל המשנה האחרונה, של רבי אלעזר בן עזריה: "הוא היה אומר: כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר: 'והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב'.

כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו,

'והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו, ולא יראה כי יבא חם, והיה עלהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי'". המשנה הזאת, במבט ראשון, מאוד מוזרה: יש משל ונמשל,

חוכמה ומעשים שמקבילים לשורשים ולענפים. בשכל שלנו, מה אנחנו היינו משווים למה? בעץ זה מאוד ברור: יש שורשים, והשורשים הם שנותנים את היניקה של המזון מהקרקע, והפירות הם התוצאה, נכון? השורשים הם המקור, זה הבסיס, והפירות הם התוצאה. אז מה אתה אומר, אדוני השר? יש חוכמה ויש מעשים. מה נוצר ממה? מה אתה היית מקביל לשורש ומה מקביל לפירות? המסורת, נכון, החוכמה לשורש והמעשים לפירות. ותלמד, משפטים, נכון? אפילו אתה, בסוף צריך ללמוד. תלמד, תדע, תוכל לעשות. כך היינו מצפים לראות את המשנה. אבל המשנה מייצרת אלגוריה הפוכה לחלוטין: כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, דהיינו יש לו יותר חוכמה ממעשים, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים. זאת אומרת, במשנה, ואחר כך גם בחלק השני של המשנה, המעשים הם השורש והחוכמה היא התוצאה. אני לא רוצה עכשיו לתת שיעור גדול בעיון, להסביר למה בחוכמת התורה זה ודאי נכון, שהמעשים מאוד משפיעים, הרב קוק מלא בזה בכתבים שלו, כמה שהתורה מקיפה את כל הווייתו של האדם, זו לא איזו חוכמה שכלית. חז"ל אומרים: הן יראתך. כתוב בתורה: "הן יראת השם היא חכמה", "הן" אחת, רק תורה זו חוכמה אמיתית, היא לא משהו חיצוני שאם אני בעשר שנים חוקר משהו ואחר כך בשלוש שעות נותן לך את התוצאה אתה ואני יודעים אותו דבר. לכן גם להגיע להארות, להבנות ולהשכלה בתורה, המעשים הם המפתח: אחרי המעשים נמשכים הלבבות והשכל הולך אחרי הלב. לא נאריך בזה עכשיו. אבל יש בזה גם משהו מאוד מאוד מאוד אמיתי. הרבה עשייה, הרבה יישום, זה להעמיק את השורשים של החוכמה בעולם המעשה, אנחנו לא חיים בעולמות של אידיאה,

אנחנו לא יושבים באיזה מגדל שן אקדמי ומפתחים לעצמנו איזה תובנות נשגבות. באנו לתקן עולם. שורש הקיום שלנו, שורש החיים שלנו, המטרה שבשבילה אנחנו קמים בבוקר זה לעשות מעשים ולתקן את העולם. וכשאדם, זה המניע שלו, זאת המוטיבציה שלו, אז הוא גם רוכש אחר כך חוכמה, וזה ודאי גלגל חוזר. ודאי שככל שאדם חכם יותר, הוא רוכש כלים גדולים יותר,

ועל שיטות העבודה בה, ועל יצירת החברויות בה, ועל שיתוף הפעולה ועל עבודת הצוות. אבל אני מתחיל מזה שהבסיס לכול זה המוכוונות המעשית, ההבנה, ואני מחבר את זה לנקודה שאמרתי קודם עליך: אתה מונע במאה אחוז ממוטיבציות לשם שמיים, מאהבה גדולה, כפי שציינת עכשיו, לעם ישראל ולארץ ישראל ולתורת ישראל ונכונות לשליחות ולמסירות טוטלית. והמעשים האלה הם שורשים עמוקים שבעזרת השם יסייעו לך להצמיח חוכמה גדולה, חוכמת המעשה חוכמת המעשה הפוליטי והפרלמנטרי והממשלתי. ואנחנו מאחלים לך, וכמובן ליושבים ביציע, שתרוו נחת, בעזרת השם, תרוו נחת מהיגיעה הגדולה ומהמציאות הגדולות, בסייעתא דשמיא, ושעם ישראל,

יתברך בך כשליח נאמן, כמחוקק ופרלמנטר מוכשר ומסור שעובד לשם שמיים. תזכה לקדש שם שמיים בכל מעשיך. תודה רבה לחבר הכנסת סמוטריץ, ושוב ברכות לחבר הכנסת איתמר בן גביר ובהצלחה. חברות וחברי הכנסת, מאחר שהוועדה המסדרת עודנה דנה, ומאחר שאנחנו לא נוכל להצביע על התקנות, אדוני סגן השר, תוך כדי הדיון של הוועדה המסדרת, נצטרך להפסיק אותו להצבעות, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה, אני מציע שנצא להפסקה. נאפשר לוועדה המסדרת לפחות להשלים את הדיון הראשון. בתווך שבין הדיון לבין הרוויזיה שבוודאי תהיה ננסה אולי להתקדם כאן בדיון.

אני פשוט לא יכול להצביע, אז אני חושב שלא יהיה נכון שנתחיל את הדיון במצב הזה.

יכול להצביע, אז אני חושב שלא יהיה נכון שנתחיל את הדיון במצב הזה.

הם לא פה, הם נמצאים שם, בדיון של הוועדה. אני לא רוצה שזה אפילו ייראה כמו איזשהו ניסיון לעשות

חברות וחברי הכנסת, אני מחדש את הישיבה, ואנחנו נעבור לשורת נושאים שנוגעים לעבודת הוועדה המסדרת. אני אסביר את סדרי הדיון וההצבעות. אנחנו נפתח בהודעת הוועדה המסדרת לבחירת שתי ועדות זמניות, לענייני

כל אחת מן הוועדות הזמניות תהיה בת 17 חברים. בנוסף, בכל ועדה יהיו 17 ממלאי מקום, כלומר ממלא מקום לכל חבר, והכול על פי ההרכב הבא, שמות חברים או ממלאי מקום חסרים יימסרו בהמשך: בוועדה הזמנית לענייני כספים, סיעת הליכוד תמנה את החברים האלה: חבר הכנסת אופיר כץ, חברת הכנסת אתי עטייה וחברת הכנסת קטי שטרית. שלושת ממלאי המקום בוועדה יהיו חברת הכנסת קרן ברק, חבר הכנסת שלמה קרעי וחברת הכנסת מאי גולן, מסיעת יש עתיד שני חברים: מיקי לוי ויואב סגלוביץ', ושני ממלאי מקום: מירב כהן ויוראי להב הרצנו, מסיעת ש"ס חבר אחד: ינון אזולאי, וממלא המקום שלו: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מסיעת כחול לבן חברה אחת: יעל רון בן משה, כרגע היא לא מסרה שם של ממלא מקום, היא תמסור אותו בהמשך, מסיעת ימינה חבר אחד: ניר אורבך, וממלא מקומו: אביר קארה, מסיעת העבודה חבר אחד, טרם נמסר לנו שם מסיעת העבודה לוועדת הכספים הזמנית, אתם תמסרו את השם בהמשך, מסיעת יהדות התורה חבר אחד: משה גפני, וממלא מקומו: יצחק פינדרוס, מסיעת ישראל ביתנו חבר אחד: עודד פורר, כרגע אין ממלא מקום, הם ימסרו את שם ממלא המקום בהמשך, מסיעת הציונות הדתית שני חברים: בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, כרגע לא נמסרו שמות של ממלאי מקום, מסיעת הרשימה המשותפת חבר אחד: אחמד טיבי, וממלא מקומו: סמי אבו שחאדה, מסיעת תקווה חדשה חברה אחת: יפעת שאשא ביטון, וממלאת מקומה: שרן השכל, מסיעת מרצ חבר אחד: עיסאווי פריג', וממלא מקומו: מוסי רז, מסיעת רע"מ חבר אחד שטרם נמסר שמו, שמו יימסר בהמשך. אני עובר לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון. לסיעת הליכוד ארבעה חברים: ניר ברקת, אבי דיכטר, שלמה קרעי ואופיר סופר. יהיו לסיעה ארבעה ממלאי מקום, ואלו הם: גלית דיסטל, דוד ביטן, מכלוף מיקי זוהר ומאי גולן, לסיעת יש עתיד שלושה חברים: אורנה ברביבאי, רם בן ברק ואלעזר שטרן, ושלושה ממלאי מקום: נירה שפק, רון כץ ויואל רזבוזוב, לסיעת ש"ס חבר אחד: מיכאל מלכיאלי, וממלא מקומו: אוריאל בוסו, לסיעת כחול לבן חבר אחד: איתן גינזבורג, וממלאת את מקומו: יעל רון בן משה, לסיעת ימינה חבר אחד: מתן כהנא, וממלא מקומו: עמיחי שקלי, לסיעת העבודה חבר אחד, טרם נמסר שם מסיעת העבודה, ולא נמסר שם לממלא המקום,

אז חבר בוועדת החוץ והביטחון מטעם סיעת העבודה הוא עמר בר לב, וממלאת מקומו: מרב מיכאלי, לסיעת יהדות התורה חבר אחד: ישראל אייכלר, וממלא מקומו: יעקב טסלר, לסיעת ישראל ביתנו חבר אחד: אלי אבידר, וממלא מקומו: אלכס קושניר, לסיעת הציונות הדתית חבר אחד: איתמר בן גביר, וממלאת מקומו: אורית סטרוק, לסיעת הרשימה המשותפת קיבלתי הודעה שהחבר שלהם יהיה עופר כסיף, לא נרשם שם כממלא מקום עד לרגע זה, הוא יכול להימסר בהמשך. לסיעת תקווה חדשה חבר אחד: גדעון סער, וממלא מקומו: זאב אלקין, לסיעת מרצ חבר אחד: ניצן הורוביץ, וממלא מקומו: יאיר גולן. עוד אביא לידיעתכם כי הוועדה המסדרת החליטה להמליץ כי בראש הוועדה הזמנית לענייני כספים יעמוד חבר הכנסת משה גפני, ובראש הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון תעמוד חברת הכנסת אורנה ברביבאי. יושבי-הראש ייבחרו בידי הוועדות הזמניות עצמן בישיבתן הראשונה. אני מודיע פה כרגע כי היא תתקיים מייד בסיום המליאה. יתכנסו גם ועדת הכספים, גם ועדת החוץ והביטחון, גם הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית, ואנחנו נמנה את יושבי-הראש בהצבעה בוועדה.

ברשותכם, להצעה למינוי סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת, מוצע להמליץ לכנסת לבחור שלושה סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת: חבר הכנסת יעקב מרגי, חבר הכנסת מתן כהנא וחבר הכנסת מנסור עבאס. כהונתם תסתיים עם מינוים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. אודה כמובן לכנסת על אישורם. במקרה הזה תידרש גם הצבעת רוב בכנסת. אני מבקש להודיע שבמסגרת הדיון סיכמתי עם חברי האופוזיציה והודעתי להם שברגע שהם יביאו שמות נוספים לסגנים, עד שמונה סגנים, בהתאם להרכב שנקבע היום בהסכמה על ידי ועל ידי חלק מסיעות נוספות שהצביעו בעד ההצעות שלנו, אני אוכל להביא את ההצעה ולהגדיל את מספר הסגנים. הדבר ממתין לשמות שלכם, שתעבירו אלינו, ואז אני אוכל מייד לקדם גם את זה,

אפילו מחר או ביום רביעי הקרוב, כדי שזה יאושר לאחר מכן במליאה. כן, חבר הכנסת שפע? אני חוזר לוועדת הכספים, שם טרם נמסר שם ממפלגת העבודה. אני מציין את שמו של חבר הכנסת גלעד קריב, שיכהן כחבר בוועדת הכספים. ממלא מקום ממפלגת העבודה טרם נמסר. אני עובר, חברים, להקמת ועדה מיוחדת לענייני החברה הערבית, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת. יצוין כי לא נקבעה הגבלה על תקופת כהונת הוועדה. הוועדה תעסוק בעניינים הבאים,

חבריי חברי הכנסת: מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, פיתוח כלכלי בחברה הערבית,

רווחה ובריאות בחברה הערבית, תכנון ובנייה בחברה הערבית, נושאים כלליים הקשורים לרשויות המקומיות בחברה הערבית, סוגיות הנגב בהקשר של החברה הערבית. אני מוודא איתכם שוב,

שאתם מודעים לכך שגם הקמת הוועדה הזאת מצריכה הצבעת רוב בכנסת. בוועדה יכהנו 15 חברי כנסת על פי ההרכב הזה: מסיעת הליכוד שלושה חברים: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, חברת הכנסת מאי גולן ונציג נוסף מהליכוד שיימסר בהמשך, מטעם סיעת יש עתיד חבר אחד בלבד: ולדימיר בליאק, מסיעת ש"ס חבר אחד, ושמו יימסר בהמשך, מסיעת כחול לבן חבר אחד, ושמו יימסר בהמשך, מסיעת ימינה חבר אחד: עמיחי שקלי, מסיעת העבודה חבר אחד, ושמו יימסר בהמשך, מסיעת יהדות התורה חבר אחד, ושמו יימסר בהמשך, מסיעת ישראל ביתנו חבר אחד,

מסיעת הציונות הדתית חבר אחד: אבי מעוז, מסיעת הרשימה המשותפת חבר אחד: אוסאמה סעדי, מסיעת תקווה חדשה חבר אחד, ושמו יימסר בהמשך, מסיעת מרצ חברה אחת: ג'ידא רינאוי זועבי, מסיעת רע"מ חבר אחד: מנסור עבאס. יושב-ראש הוועדה ייבחר כמקובל על ידי הוועדה לפי הצעת הוועדה המסדרת, והיא הציעה כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת מנסור עבאס. אודה כמובן על אישור הכנסת להצעת הוועדה המסדרת. כפי שציין היושב-ראש, מדובר בדיון משולב, ושתי ההצבעות יהיו בהמשך. שתי הצבעות בסופו, כן. תודה רבה, חבריי חברי הכנסת.

תודה רבה ליושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת מיקי זוהר. חברות וחברי הכנסת, אנא, לשבת. מי שנמצא עם הגב למליאה, אנא, לשבת. פשוט אי-אפשר לנהל ככה את הדיון. אם כן, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. הראשון שבהם, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. אני רואה שהוא איננו. חברת הכנסת תמר זנדברג. מאה אחוז, אז אני אאפשר להם לדבר בהמשך. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה.

בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברים, היום ראינו עוד יום של שוק, שלא לומר שכונה, בוועדה המסדרת,

חברת הכנסת זנדברג, אני לא מאמין שאפשר לשמוע אותך ככה. רבותיי, אני מבקש לשבת.

אני מבקש לשבת במקום. חברי הכנסת, אדוני סגן השר יברקן, חברת הכנסת דיסטל, חבר הכנסת ביטן,

בבקשה לשבת. אי-אפשר לנהל את העניין ככה. שבו, בבקשה. חברת הכנסת מיכאלי, בסדר. חבר הכנסת בוסו, חבר הכנסת רזבוזוב, אנא, לשבת. חבר הכנסת מרגי, בבקשה לשבת. חברי הכנסת דיסטל וביטן, בבקשה לשבת. כמובן, נאפס לך את הזמן. בבקשה לשבת. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברים, היום ראינו עוד יום של שוק, שלא לומר שכונה, במה שקרוי הוועדה המסדרת: הבטחות, מחטפים, שינויים ברגע האחרון, הצבעות. ואתם יודעים מה? יש שיאמרו שזו דרכה של פוליטיקה: מי שמקבל, מי שעושה דילים, מי שמשלם, מי שמפתיע, הצבעה ברגע האחרון וכל הדברים האלה. אני רוצה להפנות אמירה כלפי הגוש, המחנה שלנו: לי מאוד חרה לראות את גדולי הגזענים בכנסת, אנשים, את גזענית, שכל דבר שהם אומרים ומפרסמים נוטף גזענות ושנאת זרים,

היו אלה שפתאום, בנופת צופים,

מי את שתקראי לנו גזענים? חצופה. כמה חשוב להקים ועדה לצורכי החברה הערבית. ואני רוצה להגיד את הדבר הבא: שוויון בין יהודים לערבים ושותפות יהודית-ערבית הם דברים שאנחנו צריכים להוביל מתוך דמוקרטיה שוויונית ומשותפת לאזרחי ישראל יהודים וערבים,

גם בממשלה, ומה שהגוש הזה שלנו לא השכיל לעשות במשך שלוש מערכות בחירות, אולי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה ונעשה את זה עכשיו, בבחירות הרביעיות. כי מה שלא נעשה בשותפות ובשוויון ומתוך אחווה ודמוקרטיה, יכול להיות שיהיו כאלה שיעשו בציניות ומתוך גזענות ומתוך סחר-מכר ומתוך דילים מלוכלכים. ולכן, עוד לא מאוחר. אנחנו בימים של ערב הקמת ממשלה, ואני מקווה מאוד שתוקם ממשלת שינוי שתוכל לעשות תיקון, לא רק תיקון של "רק לא ביבי" אלא גם תיקון אמיתי, של הבנה שבחברה הישראלית ובכנסת הישראלית לא מכהנים רק יהודים, והממשלה שתקום צריכה להביא בחשבון לא רק את צורכי היהודים שחיים במדינה אלא גם את הערבים.

אם יש כאלה שיכולים לעשות את זה מתוך דילים ציניים ומלוכלכים, בוודאי ובוודאי שאנחנו יכולים לעשות את זה מתוך שותפות ומתוך שוויון ומתוך רצון טוב. אז היום ראינו איזו קריאת אזהרה, איזו קריאת השכמה, ואני קוראת לשותפים שלנו בגוש השינוי, למרכז, לשמאל וגם לימין, לא ליפול אחר הגזענות הצינית אלא לעשות את הדברים בדרך הישר, כפי שמגיע לכלל אזרחי המדינה, יהודים וערבים.

תודה רבה. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה, מוותר, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, מוותר, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי נמצאת? איפה את? הינה, נמצאת ביציע. מבקשת לדבר? מוותרת. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, בכבוד. אתה רוצה לרדת הנה,

אז אנחנו נמשיך, ואתה תבוא בינתיים. חבר הכנסת מוסי רז. אני אדבר אחריו. אז תרד, תעשה כבר את דרכך הנה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.

אנחנו לא יכולים. אם אתה שואל, אני רק אסביר.

אני אומר, קודם כול, אנחנו לא יכולים, אנחנו מחויבים. הכללים שאנחנו מחילים כאן זהים למה שחל באולמות במקומות אחרים, כי באולמות כבר נותנים 500 איש. אגב, חבר הכנסת עמאר, ביתר שאת, מאחר שבניגוד למקומות אחרים, כאן אנחנו לא יכולים לבקש מחברי הכנסת תו ירוק ולא יכולים לחייב אף אחד להתחסן, ולכן אנחנו עשינו את המקסימום שאנחנו יכולים על פי הכללים. האמן לי, גם לי היה יותר קל אם כולם היו למטה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם בכנסת העשרים-וארבע אני אפתח עם חוק קמיניץ ואני אדבר על חוק קמיניץ, ואני מציע לך, אדוני היושב-ראש, להקשיב לי קצת, כי מה שאני אומר נוגע אליך ונוגע לכל הליכוד. אני תמיד מקשיב.

בטח היושב-ראש מכיר את היישוב הזה,

בכסרא חילקו כבר 70 צווי הריסה, ובאו לחלק עוד עשרה צווי הריסה, לבתים שנבנים בתוך הקו הכחול, לא מחוץ לקו כחול, בתוך הקו הכחול, עשרה צווים חדשים. הזעיקו את כל האנשים מהעבודה, כל היישוב התגייס, כל היישוב שהיה שם, ולא אפשרו להחרים את הכלים, כי אסור להחרים את הכלים של הקבלנים שם. ולמה אני אומר לך, אדוני היושב-ראש: תקשיב? כי ביישוב כסרא הליכוד קיבל כמעט 50% מקולות המצביעים. ראש הממשלה ביקר שבוע לפני הבחירות, אבו יאיר, שבוע לפני הבחירות ביקר שם, הבטיח להם הבטחות מכאן עד הודעה חדשה, ומה הם מקבלים בתמורה? עשרה צווי הריסה חדשים נוסף ל-70 צווי הריסה שהיו. מה שצריך להגיד לך, אדוני היושב-ראש: כל הבתים שנבנים הם על קרקע פרטית, כל הבתים בתוך תחום השיפוט, כל הבתים בתוך הקו הכחול.

שמה שצריך לעשות, רק לאשר את תוכניות המתאר של היישוב. ואנחנו יודעים שזה לוקח שנים. פעם אחרונה שאושרה תוכנית מתאר זה היה ב-1999, 1991, סליחה, 1991. הוסיפו להם 200 דונם הרחבה בשנת 2000. כל שנה יש להם 100 זוגות צעירים חדשים. כל שנה. איך הם יכולים להתקיים? והרי אתה יודע, אנחנו לא נודדים, אנחנו לא עוברים יישוב. הדרוזים נשארים ביישוב שלהם, לא עוברים. אבל אני רוצה להודיע כאן לכנסת: לא תהיה הריסת בתים במגזר הדרוזי. לא נאפשר את זה. כל הדרוזים מתייצבים, כל הדרוזים מתייצבים, לא אחד ולא שניים. רק מודיעים

כוונה להרוס ביישוב אחד, כל הדרוזים מתגייסים, ואני הראשון שאתגייס שם.

חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברים וחברות, ראשית כול אני מברך אותך. זה בעצם נאום ראשון עבורי כשאתה היושב-ראש. ברכות. ואני מברך אותך על נאום בכורה בכנסת הזאת. אכן. חברים, אני מבקש קצת הקשבה. היום התקיים דיון שני בוועדה המסדרת, שדאגה להשתקת הפעילות הפרלמנטרית של הכנסת במשך שלושה שבועות. עיסאווי,

אתה לא צריך מיקרופון. סגן השר יואב,

היום, אחרי מאמצים, הצליחו חברינו בוועדה המסדרת, מיקי זוהר, להשיג רוב, רוב למה שקרוי ועדות זמניות בכנסת העשרים-וארבע. התכנסנו, ואנחנו רואים שעל הדרך נכנסה עז: החלטנו להקים ועדה לענייני ערבים. זה דבר, אני אישית מסתכל ולא מאמין למשמע אוזניי. אני אזרח במדינת ישראל, והוועדה המסדרת החליטה: אני רוצה אותך נתין, לא אזרח. הוועדה המסדרת היום, וצר לי מאוד, בתמיכה של חברי כנסת ערבים החליטה: אתם נתינים ולא אזרחים. מה השווי, מה המשמעות של אזרחות בקיום ועדה שמדברת ומטפלת בענייני אזרחים מיוחדים? תארו לעצמכם, חבריי היהודים, שבארצות הברית יקימו ועדה לענייני יהודים. וואי, מה קרה? לענייני יהודים. ולזה קוראים אזרחות, וחלק מחברינו רואים בזה הישג. מה הוועדה תעשה, חבר הכנסת גנאים? תדון בענייני ערבים, תגיש דוחות, תעלה בעיות, והרי כולנו יודעים, יש מספיק עמותות, מספיק דוחות, וכולנו יודעים מה הבעיות. אז מה עשינו? רוצה להיות חלק מהמשחק הפוליטי? יפה, תהיה חלק מהמשחק הפוליטי. הפוליטיקה אומרת שיש משרדים, יש שרים, אז תבקש את חלקך בכל משרד, ותיקח את זה על פי תקצוב ועל פי עשייה בפועל.

כבוד היושב-ראש, זה יום שחור לחברה הערבית שחלק מחבריי חברי הכנסת הערבים נתנו יד להקמת ועדה שתחזק, אתה נתין ולא אזרח. אני לא שם.

תודה, אדוני. חבר הכנסת מוסי רז,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בהמשך לדבריו של חברי חבר הכנסת עיסאווי פריג', הכנסת הזאת צריכה לבטל את חוק הלאום, הכנסת הזאת צריכה לבטל את חוק קמיניץ, הכנסת הזאת, שהצביעה כמה פעמים נגד חוק השוויון, ממגילת העצמאות, שאומרת שמדינת ישראל תקיים שוויון זכויות מדיני וחברתי גמור בין כל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין, הכנסת הזאת צריכה לקדם את הדברים האלה לא באמצעות ועדה לענייני ערבים. מה זה, אנחנו החזרנו פה את הממשל הצבאי? זו טעות. אבל אני רוצה, אדוני היושב-ראש, להתייחס למה שקרה ביום חמישי בירושלים. אנחנו ראינו לפני יום חמישי מקרים, אני ראיתי כמה מקרים של התקפה, הייתי אומר אפילו בעלת רקע אנטישמי, על אנשים חרדים, דברים שאסור להסכים להם. אני גם צלצלתי לאותם אנשים ואמרתי להם את זה. אבל בשום פנים ואופן היה אסור להדליק את התבערה שהדליקו כאן בכוונה ביום חמישי בערב. כתבנו לשר יומיים לפני והוא התעלם מהדברים. הדליקו כאן דלקה בכוונה, כשמאות יהודים הולכים וצועקים "מוות לערבים" ברחובות ירושלים, וכשאנחנו צופים בתמונות של אנשים זורקים אבנים על תינוקות שנמצאים בביתם, על אוטובוסים, על כלי רכב. 105 פצועים פלסטינים. אתמול ביקרתי עם חברי חבר הכנסת עיסאווי פריג' אחד מהם, ילד בן 15. ילד בן 15 שהלך לתפילה ולאחר מכן הלך לשבור את הצום הוכה באלות, הראה לנו את הסימנים, נפגע מכדור גומי. נפל לידו רימון הלם,

אני לא מבין, המשטרה צריכה להפסיק להשתמש ברימוני הלם.

לא במאה שערים, לא בשער שכם ולא בשום מקום אחר. הוא התעלף והתעורר למוחרת בבוקר בבית החולים אל-מקאסד. את הדברים האלה אנחנו לא רואים בסרטונים. את הדלקה הזאת שהדליקו כאן בכוונה בירושלים ובערה עד לעזה חייבים להפסיק עכשיו.

חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חז"ל היו נוהגים לומר: המביא דברים בשם אומרם כאילו הביא גאולה לעולם. אז הפעם אני רוצה לצטט במדויק, אחד לאחד, את חבר הכנסת והשר לשעבר נפתלי בנט, יושב-ראש מפלגת ימינה, באלו המילים בדיוק,

מלפני פחות מחודשיים בסך הכול: לעולם ובשום תנאי לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות לפיד בשום דרך. לא פועל נגד הערכים שלי. עבאס הוא איש התנועה האסלאמית. לא אתן ללפיד וליברמן. רק ממשלת ימין. לא מקים ממשלת שמאל. לא אמכור את העקרונות שלי בחיים. תעודת הביטוח של הימין זה אני. מה שאני מבטיח אני מקיים.

אדוני היושב-ראש, למרות שמדובר בדברים מאוד נחרצים וחד-משמעיים, שלא ניתנים לפרשנות, אני רוצה לחזור במהירות שוב על הדברים, כדי שלא יהיה ספק לאף אחד כאן, ולמי שצופה ומאזין: לעולם ובשום תנאי לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות לפיד בשום דרך. לא פועל נגד הערכים שלי. עבאס הוא איש התנועה האסלאמית. לא אתן ללפיד וליברמן. רק ממשלת ימין. לא מקים ממשלת שמאל. לא אמכור את העקרונות שלי בחיים. תעודת הביטוח של הימין זה אני. מה שאני מבטיח אני מקיים. אני חייבת לומר לכם,

שהרבה מאוד זמן, אם בכלל, לא ראיתי ולא נתקלתי בהפרת הבטחת בחירות כל כך בוטה וגסה. זה באמת מה שנקרא, אבל באמת,

מרמה והפרת אמונים, למי שתהה. זה לא רק העניין שמר נפתלי בנט הגיע לאולפן הפתוח של העיתונאי בועז גולן בערוץ 20 כדי לחתום על אותה התחייבות רק יומיים לפני הבחירות, שאגב, מזל שהוזמן לשם, כן? כך שלפחות יש לעם ישראל הוכחה מי באמת מייצג את הימין ומי לא, אלא בעיקר הנזק העצום שיכול להיגרם למדינת ישראל, למה שהוא טוען שחשוב לו, ארץ ישראל השלמה. איזה נזק? ישאלו תמימי דעת למיניהם. נזק בביטחון, קודם כול, במיוחד כשאתה נשען על מפלגה כמו מרצ, שקוראת להעמיד את חיילי צבא ההגנה לישראל לדין בהאג, מעשה חתרני ופשוט בלתי נתפס. אז איך אתה, נפתלי בנט, שנלחמת בסיירת, מוכן לקבל את זה?

הכול כשר וחוקי כדי להיות ראש ממשלה, עלה תאנה? על הנזק העצום לתיקונים הקריטיים במערכת המשפט, שעבורם ולמענם כל המחנה הלאומי עוצר את נשימתו כבר דיברנו. אתה ושותפתך אילת שקד יכולים לשכוח מקידום רפורמות במערכת המשפט, מפסקת ההתגברות, שאותה הצבתם בראש המצע שלכם בבחירות,

סוף כל סוף רוב בכנסת הזאת, רוב אמיתי לימין, ובעיקר,

משפט אחרון. ובעיקר מהשבת, הכוח אל הכנסת בהפרדת רשויות, שאותו אתם תיתנו לדיקטטורה של שופטי בג"ץ רק כדי שימשיכו לשלוט עלינו.

בלי לדבר על הנזק העצום במאבק שלנו אל מול ההסתננות הבלתי-חוקית.

תסבירו לי איך תקיימו את אחת מהבטחות הבחירות הבולטות ביותר שלכם: איך תוציאו מפה מאות אלפי מסתננים בלתי חוקיים, עם מרב מיכאלי וניצן הורביץ או אולי עם הרשימה המשותפת? אתם מסכנים בהישארותם של המסתננים את המשך הדמוקרטיה ודיקטטורה של בית המשפט העליון. אני אומרת פה בכנות, אני מסיימת: היום פסח שני. זה היום שמלמד שגם אם מפספסים משהו עוד ניתן לתקן. נפתלי בנט, זאת ההזדמנות שלך. אני אומרת פה בכנות גמורה, תודה. תודה רבה. משפט אחרון. לא, באמת משפט אחרון, וקצר.

בכנות גמורה: אם תחליט לפעול כך, אות קין יהיה על מצחך לנצח, ולבטח יביא את סופה של הקריירה הפוליטית שלך. תודה רבה.

סגן השר יואב קיש, סגן השר קיש,

חבר הכנסת שמחה רוטמן, חבר הכנסת רוטמן, איפה הוא?

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אני חייב להגיד שאני לא מקנא בצופים של ערוץ הכנסת. גם ככה קשה לעשות רייטינג מפוליטיקה, אבל לנוכח מה שקורה בחודשים האחרונים, הם עלולים לאבד גם את הצופים האחרונים. אני מדמיין לרגע: אם לעשות "השתק" לתמונה הזאת, אפשר לראות פה אידיליה, ח"כים מדברים אחד עם השני,

לא הפרעתי לך. אל תפריעי. שמענו אותך בלי הפסקה פה. אנשים פה מחייכים, מדברים אחד עם השני, אבל אם לרגע ישימו פה קול, הבלגן מתחיל לחגוג.

אני אגיד פה אני רוצה לפנות לוותיקי הבית הזה. יש פה ותיקים, 20 שנים, 30 שנים, נכון? כמה אתם, 30 שנה פה בכנסת? אתם זוכרים שהייתה פה פעם הידרדרות כזאת בפוליטיקה הישראלית? לא זוכרים, נכון?

בצורה אובייקטיבית, עזבו קואליציה אופוזיציה: תגידו, אתם זוכרים הידרדרות כזאת? לא זוכרים, נכון?

אני לא יודע אם אנחנו נגיע לסבב חמישי, אני מקווה שלא, אני מקווה שלא נגיע, אבל ארבעה סבבים של בחירות אנחנו מדברים על מושג שכולכם שכחתם ממנו: קווי יסוד. מהם קווי היסוד שלכם, של הקואליציה? אתם הרי כל הזמן אומרים: ניצחנו בבחירות. ניצחתם, תרכיבו ממשלה. בבקשה. מי מפריע לכם להרכיב ממשלה? אם אתם ניצחתם בבחירות, תרכיבו ממשלה. מה אתם רוצים מבנט, מסער, מליברמן? תרכיבו ממשלה. קיבלתם מנדט מהעם, ניצחתם בבחירות, הנדסתם את התודעה, כמו שאתם אומרים עם השופרות שלכם בתקשורת,

כמו שאומרים החברים שלנו מרשימות נוספות, תרכיבו ממשלה. אם אתם לא מסוגלים להרכיב ממשלה, מה אתם רוצים? זאת השאלה.

כשאנחנו מדברים על קווי יסוד אז אנחנו לא מדברים על הכיסאולוגיה,

לא מדברים על הכיסאולוגיה, לא מדברים על הכיסאות והג'ובים. מדברים על הדברים, חברת הכנסת גולן. שחשובים למדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, היא לא מפריעה לי, כי אני לא שומע אותה.

תדברו על דברים שהם מהותיים לממשלה, תדברו על הדברים שחשובים בקווי היסוד. על מה אתם מדברים? כן יהיה ראשון ברוטציה, לא יהיה ראשון ברוטציה, כן ישב בבלפור, לא ישב בבלפור.

אתם אלו שמדרדרים את הכנסת והפוליטיקה הישראלית. הגיע הזמן שתצטננו באופוזיציה, ואני מקווה שכמה שיותר מהר תקום ממשלת שינוי ונתחיל באמת לדבר על קווי יסוד, אם זה שירות צבאי לכולם, אם זה כלכלה לכולם, אם זה מעמד הביניים שצריך לעזור לו, שהוא לא מיוצג בכנסת בעשר השנים האחרונות בכלל. אנחנו מדברים על קווי יסוד ואתם מדברים על הכיסאות, זאת הבעיה שלכם. ותפסיקו לדבר שטויות, לא ניצחתם בבחירות. תודה רבה.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. חבר הכנסת אייכלר, חבר הכנסת אייכלר, איפה הוא? חבר הכנסת ישראל אייכלר, לא נמצא, חברת הכנסת שרן השכל,

אנשים ביקשו אחרי הרשימה ואפשרתי לכולם, זאת הסיבה, לכן זה עדיין לא מוקלד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני הייתי צריכה שנייה לשפשף את העיניים ולראות, כי הייתי בטוחה שאולי בצלאל סמוטריץ' ביקש איזו ועדה, ועדה שקשורה למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שקשורה לסוגיות הנגב בהקשר של החברה הערבית, נושאים כלליים הקשורים לרשויות המקומיות, אולי אכיפה של חוק קמיניץ, הסדרת ההתיישבות בנגב, ההתפשטות של הבנייה הבלתי-חוקית באזור הנגב. אבל שפשפתי את העיניים ופתאום ראיתי שאתם מצביעים כדי שמנסור עבאס יעמוד בראש הוועדה הזאת. חבריי, ככה נראית תחילתה של מכירת חיסול אידיאולוגית. ככה היא נראית: להעביר למנסור עבאס את היכולת או את הדיונים בוועדה שלו, דיונים של חקיקה שעוסקים בהשתלטות על קרקעות מדינה בנגב.

אופיר כץ, הולך להצביע בעד הוועדה הזאת, איך עשית את זה? אתה מבין? הצבעת עם בל"ד בשבוע שעבר.

על היכולת של מנסור עבאס לבוא ולקיים דיונים בנוגע לנשק בלתי חוקי במגזר הערבי. הוא באמת כנראה יקיים דיוני עומק, הרבה יותר מהוועדה לביטחון פנים,

ועדת הפנים, שאמורה לעסוק בזה. אם אנחנו נרצה או אתם מדברים על חקיקה כזאת או אחרת שמטפלת בהשתלטות על קרקעות, מי ידון בחקיקה הזאת, מנסור עבאס? קטי שטרית, אתם מוכרים. אבל את, מכרתם. ככה נראית מכירת חיסול אידיאולוגית.

בהצבעה הזאת, מוכרים את הנגב, מוכרים את קרקעות המדינה, זה מה שאתם עושים בהקמת הוועדה הזאת. לשם, בשביל זה רציתם להיכנס לכנסת, כדי להילחם בשביל מנסור עבאס? באמת, המון בהצלחה. כל הכבוד, עלק ממשלת ימין על מלא, כשעומד בראש הוועדות שלכם מנסור עבאס. בהצלחה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, שש שנים אני כבר בכנסת הזאת, וחשבתי שראיתי את הכול. חשבתי שהכנסת ההזויה הזאת לא תלך ותידרדר עוד יותר, ואתם מצליחים להפתיע אותי כל פעם מחדש, מכל הכיוונים. הנאום חוצב הלהבות, שרן, תירגעי. אני מבטיחה לך שהוועדה הזאת שלצערי הרב הולכת לקום לא תאיים במאומה על הדברים שאת אמרת. הייתי רוצה באמת לראות שוועדות הכנסת משנות את הסדר ומתייחסות לאוכלוסייה הערבית כאוכלוסייה שווה במדינה הזאת, כאזרחים שווים שהעניין שלהם והזכויות שלהם הם עניינן של כל ועדות הכנסת, כאשר, זה לא יכול להיות. חבר הכנסת גינזבורג והשרה גמליאל, אנא, לשבת. חבר הכנסת אופיר כץ וחבר הכנסת גפני, בבקשה לשבת. חבר הכנסת להב הרצנו וחברת הכנסת מאי גולן, בבקשה לשבת. חבר הכנסת מיקי זוהר, לשבת, לשבת. לכל אלה שחושבים שנרשם הישג אדיר היום בהקמת הוועדה הזאת, אני אומרת לכם שמה שנעשה הוא שבניתם ארגז חול לאוכלוסייה הערבית, חצר אחורית, כשאמרתם: תלכו שם ותקוננו ותוציאו קצת קיטור, כי הוועדה הזאת, לא יהיה בידיים שלה חוץ מלדון ולדון ולדון, והיא לא תוכל לקבל החלטות, ואם יהיו החלטות, היא לא תביא אותן לכדי מימוש. לצערי הרב, כשאנחנו מדברים על השפעה, אנחנו מדברים על השפעה על כלל המערך הפוליטי במדינה הזאת, על כל הגישה שמתייחסת אלינו כנתינים. לא נקבל לידיים שלנו מה שאנחנו חושבים שהוא הישג כאשר הוא ממחיש את הגישה שאומרת שאנחנו לא חלק מהאזרחות במדינה ושאנחנו, אין לנו מה להתייחס אליו בצורה רצינית. אני רוצה לראות מישהו מקים ועדה לטפל בענייני היהודים במדינה אירופית, איך התגובה של כולם תהיה? זאת בעיניי גישה פטרונית, גזענית, והיא לא מיטיבה עם האוכלוסייה. אנחנו כן רוצים להיות בכל הוועדות ואנחנו רוצים להשפיע. ההישג הגדול הוא כאשר יעמוד מישהו מחברי הכנסת הערבים,

בראש ועדה סטטוטורית, מחוקקת, שמתייחסת לכלל הבעיות של האוכלוסייה הערבית. מה שקורה היום זה חזרה 40, 50 שנה אחורה, לממשל הצבאי, אבל הפעם, לצערי הרב, המוכתר יהיה ערבי. תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "כי הנה אויביך, נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, ויתיעצו על צפוניך. אמרו: לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד". תראה מה קורה, בנט, בגלל ריצת האמוק שלך לזרועות הורוביץ, אבתיסאם, מיכאלי ומנסור עבאס: אויבינו מריחים את הממשלה הרופסת, המתנצלת ואכולת השנאה העצמית שאתה הולך להקים להם. הם מבינים, בנט, שאתה שקוע עמוק בטירוף החושים הזה, אאודי ושיירה מפוארת, ואפילו לא מנסים להסתיר את מה שהם מכינים לנו: טרור בחוצות ירושלים, טילים על ערי הדרום, ילדים מבוהלים. חליפת ראש הממשלה שאתה תופר לעצמך כבר עולה לנו בדמים מרובים. לא תוכל אחר כך לרחוץ בניקיון כפיך. חזור בך. קראנו בשבת בפרקי אבות: "רבי חנינא סגן הכוהנים אומר: הווי מתפלל בשלומה של מלכות". אבל לשלומה של איזו מלכות אתה רוצה שנתפלל, בנט? מלכות שרוצה להפקיר את חיילי צה"ל בידי שונאי ישראל בהאג? מלכות שקוראת לאימהות לא לשלוח את ילדיהן לצבא ההגנה לישראל? מלכות עם נציגים שהתבוללותם אומנותם, שרוצה להשמיד רוחנית את העם היהודי, או מלכות שחולמת להשמיד פיזית את זיכרון יעקב? מלכות שרוצה ליישם את לקחי ההתנתקות ביהודה ושומרון? מלכות שמחבקת מחבלים? רק לפני כמה ימים דאגו יש עתיד,

לסכל החלטה היסטורית בדירקטוריון קק"ל על גאולת קרקעות ביהודה ושומרון. אלה החברים שלכם, סער ובנט? זו המלכות שאתם רוצים להקים לנו כאן, בארץ נחלת אבותינו? זו המלכות שאתם רוצים שנתפלל לשלומה? זו מלכות הרשעה. עדיף לשבת 12 שנה במערה ולא לראות איך היא משמידה והורסת כל חלקה טובה במדינת ישראל. ישעיה הנביא התנבא: "וגר זאב עם כבש", אבל הוא בוודאי לא התכוון לעקוד את הכבש לפני הזאב. אתם כופתים את רוחו וגופו של העם הזה בפני אויבינו המבקשים להשמידנו. המהלך שלכם, בנט וסער, אם יקרה בסופו של דבר, ייזכר לדיראון עולם בספר דברי הימים של מדינת ישראל. אתם תצטרפו שם לליברמן וחבורתו ככאלה שהקריבו את מדינת ישראל על מזבח פולחן האישיות העצמי שלהם. חזרו בכם. יש עדיין הזדמנות להקים כאן ממשלת ימין על מלא. ותרו על השנאה, והאינטרסים האישיים ובואו, תצטרפו. עזבו אתכם מהממשלה הרופסת והמוותרת שתהיה בושה וחרפה לדיראון עולם.

שכחת, תודה. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. רבותיי, כל מי שרוצה להצביע ומקומו למעלה, שיעלה למעלה. אני מבקש להבהיר לכולם שבשעה 19:15 נצא להפסקה של שעה כדי לאפשר את ארוחת שבירת הצום. לפיכך, אם רוצים להספיק את ההצבעה לפני כן, שאנשים יעלו למעלה ונוכל לבצע את העניין הזה במהירות. בבקשה, חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, האמת היא שאחרי שנתיים שלא נאמתי פה,

חשבתי שאדבר על משהו אחר, אבל יצא, תכננתי לי סוג של נאום בכורה,

שנתיים הייתי באזרחות,

אז אני כן רוצה להגיד לך משהו, ווליד, אמרתי לך גם בוועדה ואני אגיד לך: הנושאים של החברה הערבית צריכים להיות בכל ועדות הכנסת, בחינוך, ברווחה, בפנים, בכלכלה, בהגנת סביבה, במדע,

בכל דבר. אני חושבת שאנחנו עושים עוול היום בלהקים ועדה מיוחדת לחברה הערבית, בדיוק כמו שאני בטוחה שמרגי, חברי, תגיד לו שנייה שיעצור,

הוא לא שמע אותי שנתיים, אז מילה אחת. איך היית מקבל אם היינו מקימים לכם היום ועדה מיוחדת למגזר החרדי? היה נראה לך הגיוני שלחברה החרדית נקים ועדה? לא. למה? כי אם אנחנו חלק מעם אחד, אז כל העניינים של החברה הערבית צריכים להתנהל בכל ועדות הכנסת, ולהקים ועדה אחת מיוחדת זו טעות. אבל אני אגיד לך עוד משהו: בשבע ועדות הייתי חברה במשך ארבע שנים. ועדה מיוחדת, אם היא לא ממוקדת, כמו שאחמד טיבי הציע, למיגור האלימות, יהיה לה מאוד קשה לקדם משהו בכנסת הזאת. הלוואי שתצליחו, אבל אני מצטערת לומר שאני סקפטית, אני פשוט לא מאמינה. עברתי יותר מדי ועדות מיוחדות. מילה אחרונה בדקה שנותרה לי, כי לא דיברנו עליה: היום נשברה תקרת זכוכית בכנסת ישראל. היום מונתה ליו"ר ועדה חברה שלי, שהיא לא פה אבל היא בטח שומעת, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. אני חושבת שכל אישה וכל גבר צריכים להיות גאים. זה אולי נראה לכם דבר מובן מאליו, אבל אני הייתי ארבע שנים בוועדת חוץ וביטחון, ואבי דיכטר, שהיה יו"ר הוועדה שלי, אומנם היה יו"ר מצוין, אבל כל אישה שהייתה בוועדה הזאת, בכל פעם שהיא דיברה, היה מין רחש בקהל, כאילו מין חוסר סבלנות מוחלט כלפי הנשים. תשאלו את שלי יחימוביץ', תשאלו את מרב מיכאלי, הן יגידו לכם, משפט אחרון, בבקשה. שכשנשים היו מדברות בוועדת חוץ וביטחון, לא הייתה סבלנות. ואני מאוד מקווה, משפט אחרון, אדוני היו"ר. תן לי קצת גרייס אחרי תקופה ארוכה,

ב-19:15 יוצאים להפסקה. הינה, אני מסיימת. אני מאוד מקווה שבזכות זה שיש יו"ר ועדה אישה הדברים ישתנו.

חברת הכנסת אמילי מואטי, אחרונת הדוברים, בבקשה. רבותיי, נא לשבת, שנוכל לעבור להצבעה באופן מיידי אחרי הדברים של אמילי מואטי וסיכום קצרצר בן שניות אחדות של יושב-ראש הוועדה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברים, אנטישמיות היא לא עניין פנים-קהילתי אלא סוגיה שמדינת ישראל חייבת להכביד בה ראש כאשר יהודים בעולם מאוימים. הרצח של שרה חלימי באפריל 2017 טלטל את הקהילה היהודית בצרפת. לשרה, זכרה לברכה, יש משפחה בישראל. אני קוראת לישראל הרשמית לא רק לחבק את המשפחה, אלא להעמיד לרשותם את טובי המוחות שיאפשרו להם להתמודד עם התקופה האיומה שהם עוברים. ישראל צריכה לאפשר ליהודי צרפת שרוצים זאת לעלות ארצה. לא די בלקרוא להם לבוא לכאן, אלא לאפשר להם לנהל כאן חיים מקצועיים וחברתיים, שכן רבים מהם עוזבים את הארץ בשנה הראשונה, לא מוצאים את עצמם מבחינה מקצועית, התעודות שלהם לא מאושרות כאן, ולכן הם חוזרים לצרפת. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת מיקי זוהר לסכם, ואנחנו מייד אחרי הסיכום עוברים לשתי הצבעות. ההצבעה הראשונה, על בחירת הסגנים הזמניים. יש לך דקה, או שאנחנו לא נספיק. אני רק רוצה להזכיר לכולם שאם לא נספיק לעשות את ההצבעה עד 19:15 נצטרך לדחות אותה ל-20:15, ואני מקווה שכל הסיעות נוכחות פה בבית כדי שנוכל להצביע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהמשך להודעתי בדבר הרכב הוועדות, אבקש להבהיר מיהם הנציגים של הרשימה המשותפת. בוועדה המסדרת: אחמד טיבי ועופר כסיף, בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית: אוסאמה סעדי, בוועדת הכספים: אחמד טיבי, וממלא מקומו, סמי אבו שחאדה, בוועדת חוץ וביטחון לא נמסרו שמות על ידי הרשימה המשותפת. כמו כן, בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית, מטעם יהדות התורה יכהן חבר הכנסת ישראל אייכלר, ומטעם כחול לבן יכהן חבר הכנסת איתן גינזבורג. חברים, ברשותכם אני רוצה לומר, אני שמח, אם אתה רוצה לומר, לא תהיה הצבעה. מילה אחת. אני רק שמח לומר שהגענו להסכמות עד כמה שרק היה ניתן כדי להניע את עבודת הכנסת. אני מברך על ההחלטה, ואני מבקש מכולכם להצביע בעד ההחלטה.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. השרים, לשבת. אנחנו רוצים להצביע, שלא נתעכב פה שעה שלמה. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על ההודעה הראשונה, על הודעת הוועדה המסדרת, תעשה שמית. לא, אז אנחנו נצטרך לחכות, רבותיי. רבותיי. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה הראשונה, על המלצת הוועדה המסדרת בדבר בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת כפי שהוצגה על ידי יושב-ראש הוועדה המסדרת. הצבעה. הצעת הוועדה המסדרת לבחור את חברי הכנסת מתן כהנא, יעקב מרגי ומנסור עבאס לסגנים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. בעד, 55, נגד, 35. בלי מחיאות כפיים, בבקשה. אני קובע שהמלצת הוועדה המסדרת בדבר בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת התקבלה, ואני מברך את הסגנים שהתקבלו. אני עובר להצבעה על המלצת הוועדה המסדרת להקמת ועדה מיוחדת לענייני החברה הערבית.

הצעת הוועדה המסדרת

אם כן, בעד, 57, אחד נגד, 15 נמנעים. לפיכך אני קובע שהמלצת הוועדה המסדרת להקמת ועדה מיוחדת לענייני החברה הערבית התקבלה אף היא. חברות וחברי הכנסת, אנחנו יוצאים להפסקה עד לשעה 20:15 לצורך ארוחת הפסקת הצום, ואז אנחנו נחדש את הדיון בתקנות השונות שנוגעות לנגיף הקורונה. הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 19:15 ונתחדשה בשעה 20:15.) חברות וחברי הכנסת, אני מחדש את

אנחנו נקיים דיון משולב בתקנות האלה ולאחר מכן,

הצבעה נפרדת על כל אחת מהן. התקנות שבפנינו: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס' 2), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 17), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 37),

2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

אכן דיון משולב, אני חושב שהפתיח של כל התקנות הוא אחיד, כי בעצם אנחנו מביאים בפני הכנסת הצעה לאישור הוראות תקנות לפי חוק נגיף הקורונה החדש. אני אעבור בהמשך על כל אחת מהן, אבל הרקע הוא שבהתאם למנגנון הקבוע בחוק, כל עוד לא מתקבלת החלטה על ידי ועדת החוקה, על מליאת הכנסת לדון בתקנות ולאשרן או שלא לאשרן. כרגע לגבי תיקון סעיף 2, ב-6 באפריל 2021, נוכח נתוני התחלואה ובעיקר החשש מיבוא תחלואה מחו"ל, הוסיפו את תיקון מס' 2 לתקנות העיקריות. תיקון זה מתקן ומאריך את הסמכויות, ובעצם מאפשר חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל עד יום 4 במאי 2021, וזה כולל חובה על אדם הנכנס לישראל דרך תחנות גבול שאינן שדה תעופה לבצע בדיקת קורונה 72 שעות לפני הכניסה לישראל, ובשדה תעופה או במעבר גבול ימי או יבשתי, בדיקת קורונה נוספת עם כניסתו לישראל. זה כמובן מחייב, על מנת להפחית את הסיכון בחדירת וריאנטים לישראל. אני יכול לומר פה במאמר מוסגר שהיום בעצם החשש המרכזי זה הווריאנט ההודי, שמשתולל בהודו, ואולי מפה לשלוח גם חיזוק. אני רוצה לומר גם שמשרד הבריאות עוסק אקטיבית באיך לעזור להודו להתמודד עם האירוע הכל-כך קשה שהם מתמודדים איתו. הווריאנט ההודי כנראה אלים מאוד, מידבק מאוד. אנחנו עדיין לא יודעים לומר מה ההשפעה שלו על אנשים מחוסנים. כל מי שאומתו עד היום בווריאנט ההודי, שהגיע מהודו, יש כעשרה היום במדינת ישראל. הם לא היו מחוסנים, שמונה עובדים זרים מהודו ושני ישראלים לא מחוסנים. אחד הדברים שהיום שוקלים זה את הנושא של עצירת כניסה וטיסות מהודו. אני חייב לומר שדעתי האישית היא שצריך לעשות כך, אבל זו דעתי האישית בלבד, לגבי הנושא של הווריאנט ההודי. בכל מקרה הבדיקות האלה של מה שאמרתי, סעיף 2, הן סופר-קריטיות, כי הן בעצם עוזרות לנו לעצור את החדירה של וריאנטים בשדה התעופה. הכנסת חובת הבדיקה השלילית בטווח של 72 שעות טרם העלייה לטיסות לישראל, שלום לחברת הכנסת מירב כהן, שאני חייב לומר שבדיונים בקבינט הקורונה הייתה שותפה פעילה ומשמעותית למשרד הבריאות בחשיבה וגם בהחלטות. אני חושב שחסרת לנו בקבינטים שלאחר מכן. תודה. ב-14 בפברואר נכנסה התקנה הזאת. היא הביאה לצמצום משמעותי ביותר באחוז החולים המגיעים מחו"ל לישראל.

גם כאשר קיימת מדיניות של בדיקת טרום-כניסה לישראל, עדיין צריך לעשות בדיקות בשדה, וגם שם יש מאומתים, וגם בבידוד שלאחר מכן. זו החשיבות של כל שלושת השלבים האלה, הם תורמים להפחתת הסיכון לכניסת תחלואה למדינה, במיוחד של וריאנטים חדשים לנגיף. ללא אישור המליאה לתקנות אלה, יתבטלו התקנות העיקריות וחובת ביצוע הבדיקות הקבועה בהן.

תתבטל האחריות הפלילית לעבירות הנובעות מהתקנות הללו, יוחזר כל קנס ששולם, וכל הליכי האכיפה יבוטלו.

אבקש לאשר תקנות אלה בהתאם להצעה המונחת,

אני עובר לתיקון 17. אני לא עובר על ההקדמה, עשיתי אותה לכל הדברים, ואני רק אדבר על מה שמדבר סעיף 17. הוא מדבר על ההגבלות על הפעלת שדה התעופה עצמו. הוא מדבר על כך שתיקון זה מאריך את תוקף תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה בנושא הגבלות על הפעלה שדה תעופה, בעיקר את התנאים וההגבלות להפעלת כלי טיס ושדות תעופה והשוהים בהם. הגבלות אלו נקבעו בהתאם לסמכות הממשלה, וכוללות בין השאר איסור עלייה למטוס ללא הצגת בדיקה שלילית, כללים לטיפול בגילוי אדם עם תסמינים על המטוס, כללי עלייה וירידה מהמטוס והתנהלות במטוס ובשדה התעופה. ההגבלות המפורטות בתקנות נדרשות לצורך הגנה על בריאות הציבור, והדבר נכון במיוחד בנתב"ג, המתאפיין בשהות ממושכת של אלפי אנשים ביום במקום סגור, חלקם בקבוצות סיכון וחלקם ממדינות שבהן יש סיכון מוגבר להתפשטות הנגיף ווריאנטים לנגיף. אני לא אחזור על הנושאים הנוספים שאמרתי. תיקון זה, תיקון 17 לתקנות התעופה, אומנם מאז תיקון זה אושר גם תיקון 18, שהאריך את תוקפן עד 6 במאי, אך ללא אישור המליאה לתקנות אלה תתבטל האחריות הפלילית לעבירות הנובעות מתקנות אלה, כפי שאמרתי גם בהמשך לעניין זה. אני עובר לעוד שני תיקונים: תיקון 37, שגם הגיע להצבעת המליאה, עוסק בשורה של הקלות הנוגעות לפעילות עסקים הפועלים עם ובלי תו ירוק, וכן הוראת שעה לעניין טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

התקנות שלפניכם כוללות הארכת תוקף של הסדרים הקבועים בתקנות, הגבלות על פעילותם של עסקים וחובת הפעלת חלק מהעסקים, כגון אולמות אירועים,

חדרי כושר, כנסים ואירועים גדולים,

אומנם תקנות אלה פקעו והוארכו במסגרת תיקון 38, שהמועד לאישורו במליאה טרם חלף. עם זאת, ללא אישור המליאה לתקנות אלה, תתבטל האחריות הפלילית לעשיית העבירות הנובעות מהן, יוחזר כל קנס ששולם ויבוטלו כל הליכי אכיפה, לכן אבקש לאשר תקנות אלה. אני עובר לתיקון האחרון, תיקון 31, שעוסק במוסדות החינוך. למעשה, בתיקונים אלה נקבעו כמה תיקונים לתקנות החינוך, ואלה עיקרם,

הם הקלות: הרחבת האפשרות לקיים בחינות במוסדות להשכלה גבוהה, הוספת לימודים במוסד חינוך רשמי למחוננים, הורדת שיעור המחוסנים והמחלימים הדרוש ללמידה מלאה בכיתות י"א וי"ב, ביטול הקפסולות בכיתה ד'; הקלה בקפסולות במסגרת שיעור חינוך גופני, לימודים מעשיים, חבר הכנסת קריב אמר לי: מה קורה עם ה'-ו'? אני חושב שאתה צודק, אבל אנחנו עושים צעד אחר צעד, ואנחנו טיפה יותר זהירים, יש אולי כאלה שיגידו זהירים מדי, אולי במקרה הזה עדיף להיות זהיר מדי מאשר לא זהיר, אבל זה דיון כשלעצמו. כרגע מדובר, כמו שאמרנו, על ביטול הקפסולות בכיתה ד'; הקלה בקפסולות במסגרת שיעורי חינוך גופני, לימודים מעשיים ופעילות נבחרות ומועדוני ספורט בית ספריים ומוסדות המשתתפים בתוכנית מגן חינוך, אפשרות לשיעורי שחייה במסגרת הלימודים בבית הספר גם בבריכות מקורות, הקלה בהגבלת התפוסה בלימודים של מוסדות להשכלה או הכשרה מקצועית, הקלה בהגבלה על ערבוב קבוצות בצהרונים, הארכת הוראת השעה בעניין פעילות קייטנות, ביטול הצהרות בריאות, עדכון התוספת לתקנות לפי סיווג הרמזור והארכת תוקף עד ל-13 לאפריל. מאז אכן לא אושרו תיקונים נוספים והן פקעו, אולם ללא אישור המליאה תתבטל האחריות הפלילית, כפי שאמרתי, בכל התקנות האחרות. לכן, אבקש לאשר תקנות אלו, תיקון מס' 31. עד כאן דיון משולב בכל התקנות. תודה רבה לסגן השר יואב קיש. יש לנו רשימות דוברים לכל אחת מהתקנות, וכדי שלא נקפח בטעות אף אחד אני פשוט אעבור על כל הרשימות של כל התקנות כולן, וכמובן כל מי שידבר יכול לעשות זאת פעם אחת.

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, איננו, חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת מירב בן ארי,

חברת הכנסת קרן ברק,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה.

אני רוצה לדבר על נושא שממש בימים אלה, ימים של תחילת החזרה לשגרה ממגפת הקורונה, מבעבע בעוצמה מתחת לפני השטח ומחייב התייחסות בדחיפות, מגפת הבדידות. חשוב לי לחדד מדוע אנו נמצאים כעת בנקודת זמן קריטית, מדוע דווקא עכשיו, כשלכאורה חוזרים לשגרה, הסכנה היא גדולה במיוחד. אני אסביר: גורמי המקצוע בתחום בריאות הנפש מסבירים ומזהירים כי במהלך משבר לאנשים קשה, אך הם מתמודדים, הם נאבקים, כי יש בהם תקווה שבסיום המשבר המצב ישתפר. הבעיה מתחילה בנקודת הזמן הקריטית שבה אנו נמצאים כיום, כאשר מסתיים המשבר ומורגשת חזרה לשגרה ולחיים נורמליים. כשהמשבר מסתיים והמציאות של אותו אדם הסובל מאבטלה או מבדידות חברתית, לא משתנה המצב הזה, אז מגיע שלב של אובדן התקווה. משברים גלובליים מהעבר מלמדים אותנו כי הסיכון לעלייה במקרי התאבדויות, מתוך אותו ייאוש שמשתלט על הנפש, עולה באופן משמעותי בשלב שאחרי המשבר. זה בדיוק השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע. כתוצאה משנת הקורונה והסגרים שעברנו מעריך איגוד הפסיכיאטריה הישראלי שכ-10% מאוכלוסיית ישראל תסבול במהלך השנתיים הקרובות מהשלכות הבדידות. הבדידות הייתה קיימת בהיקפים גבוהים עוד לפני הקורונה, אבל בשנה האחרונה היא כמובן הרקיעה שחקים, כלומר, על פי ההערכות, המצוקה הנפשית הזאת תגיע לנפשם של כמיליון בני אדם בישראל הצפויים לסבול מבדידות ברמות שונות. בשנת 2020 נרשמה במוקדי ער"ן עלייה של כ-60% באיומי התאבדות לעומת שנת 2019, ושוב, עכשיו, עם תום המשבר והחזרה לשגרה, מגיעה התקופה הקריטית, במיוחד עבור אוכלוסיית הקשישים. בעולם המצב לא שונה בהרבה: בבריטניה, לפני הקורונה היו כתשעה מיליון קשישים הסובלים מבדידות, המהווים 13% מהאוכלוסייה. לנוכח נתון זה החליטה ממשלת בריטניה לשים את נושא המלחמה בבדידות כיעד אסטרטגי לאומי, ובמסגרתו הקימה הממשלה, כבר בשנת 2018, משרד ממשלתי לתכלול נושא הבדידות בראשות שרה לענייני בדידות. בשנה שעברה, במהלך כהונתי כשרה לשוויון חברתי, יזמנו והוצאנו לפועל תוכנית חירום למלחמה בבדידות, בעלות כוללת של 115 מיליון שקלים. התוכנית הזאת היא מענה ראשוני ומיידי להתמודדות לאומית עם משבר הבדידות, אבל זה לא מספיק לטווח הארוך. לנוכח הנתונים שזה עתה ציינתי, מדינת ישראל צריכה לשים את נושא הבדידות בראש סדר העדיפויות החברתי בשנים הקרובות, וחייבים לעשות זאת מהר. המציאות מאוד מתעתעת, הכול נראה שוב נורמלי, אבל עבור אלו שסובלים מבדידות העולם הוא קודר וקשה. לכן עלינו לפעול במהירות ובנחישות, לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה רבה. זה אכן נושא בעל חשיבות עצומה. זה הטיימינג. זה נראה שהכול מאחורינו.

זה נכון,

גם בימי שגרה, אבל זה בטח נכון בעקבות כל האירוע, אבל דווקא כשמצפים לצאת מהמשבר, הקושי הנפשי הוא הכי גדול, כי התקווה אובדת, ולכן זה הזמן.

אני מאוד מקווה שבעניין הזה, שהוא בוודאי חוצה מחלוקות פוליטיות, נוכל להתגייס בכנסת הזאת ובאמת לעשות את מה שנדרש. בהחלט חשוב לשים את הנושא הזה על השולחן.

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חברת הכנסת מיכל וולדיגר, איננה, חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת איימן עודה איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת עודד פורר,

חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו, חבר הכנסת עידן רול, איננו, חבר הכנסת מוסי רז,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חברת הכנסת קטי שטרית,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חברת הכנסת מאי גולן,

חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת איתן גינזבורג, איננו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

חבר כנסת אבי מעוז, איננו, חבר הכנסת אלי אבידר,

חבר הכנסת שלמה קרעי,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת יבגני סובה,

סגן השר דסטה גדי יברקן, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח.

יש הבדלים. אני עובר לרשימה השנייה: חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת תמר זנדברג,

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח,

אינה נוכחת, חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר,

חבר הכנסת שלמה קרעי,

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה,

סגן השר דסטה גדי יברקן,

חבר הכנסת יוסף טייב,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אף הוא איננו. אני עובר לרשימה השלישית,

כפי שאומרת המזכירה, אותה רשימה, אז צורך לחזור. הרשימה הבאה, בתיקון מס' 31, לקרוא אותה או שגם שם אותו דבר? אז מצוין. אם כך אנחנו יכולים לעבור להצבעה, אלא אם כן סגן השר מבקש לסכם. מוותר. אז אנחנו עוברים, חברות וחברי הכנסת, לארבע הצבעות. אפשר יהיה להצביע מכאן, מי שמקומו למעלה. נא לשבת. אנחנו עוברים תחילה להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס' 2), התשפ"א 2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת

אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע כי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 37), התשפ"א 2021, החלק הנותר, אושרו על ידי מליאת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 31), התשפ"א 2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 31), התשפ"א 2021, נתקבלו. אני מוסיף את קולו של חבר הכנסת טייב בעד. לפיכך, עשרה

(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)